בוקר טוב לכולם,

ובמסגרת הזו אנחנו מתכנסים כאן היום כדי לקבל סקירה על מה שקורה בעצם בגליל. בתוקף החלטת ממשלה 2262 שאושרה בכנסת בינואר 2017, החלטה שהתקבלה על רקע של איסוף נתונים מן השנים 2013-2016